בוקר טוב לכולם.

ועדת המשנה לעניין שיבוץ המורים הערבים. היום ה- 15 לפברואר 2022. היום אנחנו נתמקד בסוגיה של המעבר של המורים בעיקר